בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר-היום: החרם שהיה של ור"ה על אוניברסיטת אריאל. כינסנו את הדיון היה אמור להתכנס לפני מספר שבועות. למעשה אני רוצה לברך על ההצלחה לכן כינסתי את הדיון בכל מקרה כדי שנשוחח על כך, ולברך קודם כל את נשיא האוניברסיטה פרופ' יהודה שינפלד, מאוניברסיטת אריאל, שאחרי שנים שאוניברסיטת אריאל היתה מוחרמת על ידי ור"ה ולא הכניסו אותה לא למוסדות ולא לוועדות והיו קשיים רבים, וכשהגעתי אליכם וסיפרת לי איך כולנו ביחד נלחמים בזירה הבין-לאומית בחרמות וכו', באמת התחייבתי שנפעל וננסה לעשות זאת בזמן הקצר ביותר. אני שמחה כל כך שהגענו לרגע הזה. אני רומה לברך, דבורה, ראש מינהל, על ההחלטה ההיסטורית שלכם, שהיתה מאוד מרגשת השבוע, שבה כינסתם את ור"ה והכרזתם על הכנסת אוניברסיטת אריאל לתוך הוועד. זה לקח קצת יותר מדי זמן אבל אני כל כך מברכת על ההחלטה ושמחה לשמוע. אני חושבת שזה יתחיל לייצר גם בינינו פה סוג של פערים מבחינת האקדמיה והשיח המפלג שנמצא אצלנו לא מעט, ליצור קצת אחדות גם שם, ולשים את הפוליטיקה בצד ולהתרכז בחינוך של הסטודנטים ובהצלחתם. אני מודה את התודה הגדולה ביותר ליושב-ראש התאחדות הסטודנטים מר אלחנן פלהיימר וליושב-ראש התאגדות הסטודנטים באריאל ידידיה אביגד שהובלתם יחד עם ההתאחדות ועם כל הסטודנטים בארץ קמפיין אדיר לשינוי המצב הזה. אם אתם לא הייתם מרימים את הקמפיין הזה אני לא חושבת שהנושא הזה היה עולה למודעות ולא היה נפתר באותה זריזות. מרגע שהחלטתם כסטודנטים מימין ומשמאל, מצפון ומדרום לאחד כוחות בעניין הזה ולצאת למאבק, זה גם הוכחה בשבילכם שלפעמים המאבקים האלה של סטודנטים סטודנטים יכולים לשנות את כל העולם. המהפכות הגדולות יותר קרו על-ידי סטודנטים, אז אמנם חלק יגידו: אמנם זה לא ה-מהפכה אבל זה מוכיח לכם עד כמה המאבקים שלכם חשובים וההירתמות שלהם לנושאים כאלו יכולה לתת השפעה אדירה ולעשות שינויים מדהימים. אני מעודדת אתכם להמשיך לקחת חלק בפעילות פוליטית וחברתית. תמשיכו לעשות את השינויים המדהימים האלה. הניצחון הזה והיכולת שהוכחתם שם היא לא פחות ממדהימה. באמת אני שולחת לכם ברכות. בהזדמנות זו נעבור לסדר הדוברים. אלחנן פלהיימר, יושב-ראש התאחדות הסטודנטים, בבקשה. תודה ליושבת-ראש הוועדה. נמצא אתנו גם נשיא אוניברסיטת אריאל פרופ' יהודה שינפלד, יושב-ראש אגודת הסטודנטים באריאל ידידיה אביגד. בימים הראשונים שלי בתפקיד העליתי את הנושא בנשיאות אצלנו, והחלטנו ברוב קולות, לפעול כדי לתקן את זה ולהכניס את אוניברסיטת אריאל לוועד ראשי האוניברסיטאות. באמת פעלנו במגוון רחב של ערוצים כדי שהדבר הזה יקרה. אנו הרבה יותר ממאושרים שסוף-סוף אוניברסיטת אריאל נכנסה לור"ה. לא היתה מלכתחילה שום סיבה להחרים את האוניברסיטה הזו. אין שום סיבה בעולם בכלל לבצע חרמות כלשהם ובטח לא באקדמיה. אקדמיה היא המקום של כל הסטודנטים והסטודנטיות של כל האזרחים והאזרחיות במדינת ישראל שנמצאים שם מגוון רחב של אוכלוסיות. זה נקודת הממשק והמפגש האחרונה שלנו של כל החברה הישראלית. דווקא באקדמיה אנו צריכים להראות רב תרבותיות אמיתית, קבלת האחר והשונה. אני חושב שזו אמירה מדהימה שלאחר כעשור אוניברסיטת אריאל נכנסה לור"ה. אני מודה לכל השותפים שלנו, לכל מי שעזר, לשרן השכל יושבת-ראש הוועדה שנרתמה למשימה, ומההתחלה תרמה, עזרה, היתה אתנו בסיור באוניברסיטת אריאל, כינסה את הוועדה החשובה הזו, לדידי יושב-ראש האגודה באריאל שהיה רתום כמובן למשימה בראש ובראשונה, לכל השותפים שלנו באגודות הסטודנטים שכמו שאמרת שרן, לא משנה ימין או שמאל, לא משנה אם היה מכללה, אוניברסיטה, כולם נכנסו תחת האלונקה ונרתמו למאבק החשוב הזה. אני מברך אותך פרופ' יהודה שינפלד, שבשעה טובה נכנסת, ובעזרת השם שתעשו ותצליחו. תודה רבה. פרופ' יהודה שינפלד, נשיא אוניברסיטה של אריאל, בבקשה. הרגע הזה יש בו התרגשות רבה, ואז יכולים אנשים שבדרך כלל הם רק נשים, ללדת. לכן באתי אליך וחיבקתי אותך. בתור רופא אני יכול לעזור לך אם למרבה המזל תלדי פה. למרות שיילדתי הרבה מאוד תאומים, זו תהיה הפעם הראשונה. שיהיה במזל טוב. תודה רבה. נמצא אתנו נשיא אוניברסיטת ירושלים העברית שכשנוסדה, היתה התנגדות מצד אוניברסיטת ביירות. תמיד אוניברסיטה חדשה נתקלת בהתנגדות אוניברסיטאות חדשות, אבל איימתי על אשר כהן שיהיה מבשר טובות, שלכשאראה אותו, אחבק אותו. הוא פחד מהחיבוק שמא יילד, אז נשאר בזום. גם פה, לומר תודה לצוות הנשיאים שהחליטו החלטה מובנת מאליו. לכן נצטרף בשמחה על הסטודנטים שלנו, על הוועדות השונות, דבורה. אנו מקווים שנוכל לתרום. אנו גם מקווים שתבואו לבקר אותנו ותראו לא את כל 17,000 הסטודנטים רק חלק מהם, וגם את הבניינים שלנו, שזו אוניברסיטה לכל דבר ודבר. ולך שרן, אני ידוע כאיש שאשתי קוראת לי איש של צ'יק מייד עושה. אבל את של צ'יק צ'ק. לכן אני מודה לכל האנשים שעובדים אתך וכמובן לסטודנטים שלנו, לאלחנן ולדידי, שאנחנו בקשר הדוק לא רק בנושא הזה - בנושאים של פיתוח, לימוד וכיוצא בזה. הם בעצם העצם של האוניברסיטה שבגללה אנו קיימים שם. לכן זה רגע גדול לאוניברסיטה, רגע שהוא מובן מאליו. אנו מבטיחים לא לאכזב לא את צוות חבריי הנשיאים וכמובן לא את הוועדה המכובדת הזאת שכל כך דאגה לאקדמיה בישראל. תודה לכולכם וגם לידידי ועמיתיי שיושבים פה שאחד מהם הוא גם הצלם המקצועי. שנזכה רק לבשורות טובות ובייחוד אצלך. אמן. תודה רבה. פרופ' אשר כהן, בזום. אני מודה לך גם על הקשב וגם על יכולת הביצוע גם לא מובן מאליו, ועל כינוס אותה ישיבה כל כך חשובה בעניין אוניברסיטת אריאל וההובלה על ההחלטה הזו לצרף אותם אליכם. אני מברכת ומקווה שתהיה שותפות אמיתית ושיתוף פעולה מצוין אקדמי וגם בין הסטודנטים וכו', בין כל שאר האוניברסיטאות. אני בטוחה שיהיה לאוניברסיטת אריאל הרבה מאוד מה לתרום גם לדיונים.

לך מקרב לב בשם הוועדה. בבקשה. אני מתנצל שלא יכולתי להגיע בגלל לוח הזמנים שלא מאפשר לי לעזוב את האוניברסיטה כרגע, אז אני לא יכול לחבק אף אחד אבל תודה. אוניברסיטת אריאל לא הוחרמה. השאלה האמיתית היתה מתי היא נחשבת כאוניברסיטת מחקר. זה קרה ב-2019, לא לפני כן. מאותו רגע היינו בדיונים וחיכינו לבקשה. כשפרופ' יהודה שיינפלד פנה אליי אמרתי שזה תהליך של כמה חודשים. וזה מה שקרה. אני שמח באמת על הצטרפותה של אריאל לור"ה, כאוניברסיטת מחקר נוספת בישראל שמצטרפת אלינו, ונמשיך לעבוד למען ההשכלה הגבוהה, למען האקדמיה, למען כל משפחת האקדמיה, הסטודנטים והסטודנטיות, המרצים והמרצות וכל השאר, ונמשיך לעזור למדינת ישראל. תודה רבה על הדברים ועל הברכות. מר ידידיה אביגד, יושב-ראש אגודת הסטודנטים באריאל. זה רגע מאוד מרגש, בשיח שאנחנו בתוך ור"ה כבר. אני מודה לך על כל העזרה ומה שעשית אתנו, תודה לנשיא שלנו על כל העזרה והתהליך ושחשף אותנו לדברים, ובעיקר תודה ליו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית לאלחנן פלהיימר, שלא פשוט בכלל שכל ההתאחדות בארץ נרתמת ועוזרת לסטודנטים במוסד מסוים. באריאל אני לא חושב שדבר כזה קרה עשר שנים ואני שמח שזה קרה. כל האוניברסיטאות והמכללות בארץ יודעות היום שיש להם יו"ר התאחדות סטודנטים שנמצא שם בשביל כל אחד ואחת ועוזר לכולם. אני מודה לכולכם בשם כל ה-17,000 סטודנטים באריאל. זה יום חג, משהו שיישאר לנצח. אנו מקווים שעוד נוכיח את עצמנו ונראה לכם שאנחנו אוניברסיטת מחקר הטובה ביותר בישראל ומהמשפיעות שהיו בעולם. אני בטוח שזה אענין של זמן כי אני רואה את האמביציה ואת הכוח שיש לסטודנטים שלנו ולמרצים שיש לנו. עוד נגיע רחוק. תודה רבה. תודה רבה. ששי, בבקשה. אני מבקש להעביר לחמדה, יושב-ראש הוועד המינהלי באוניברסיטת אריאל שנסעה שעתיים לומר לך תודה. בבקשה. בוקר טוב. שמחה להיות פה ולראות אותך שוב אחרי שהיית אצלנו באוניברסיטה. מרגש מאוד לראות את הנשיא שלנו ואת קובי ואת אלחנן ואת דידי וששי שנמצא אתנו מההסתדרות הלאומית. אנחנו מאוגדים אצלם. זה רגע מרגש. עשר שנים עברו והגענו לרגע המכונן הזה. כיף שאנחנו עושים את זה פורמלית בצורה יפה ומברכים על ההצלחה הזאת כי זו הצלחה. היו הרבה אתגרים במעבר הזה להיכנס לור"ה. מי שיודע, יגאל כהן אורגד, שתמך בתהליך הזה הרבה שנים מאז שהפך להיות אוניברסיטה. ברכות לכל מי שלקח חלק בתהליך. יש לנו נשיא מצוין שידע להוביל את זה ועם האנשים הכי נכונים,

זה הישג עצום בשבילנו. אנו מתרגשים ורוצים להיכנס לעבודה ולראות איך אנו הולכים לפתח את היכולות שלנו. בהצלחה שיהיה לנו. תודה על הדברים. אכן ממש מרגש. באומרנו הדברים האלה, אסכם. אני מודה כמובן לפרופ' אשר כהן יושב-ראש ור"ה ונשיא האוניברסיטה העברית, תודה לך על הישיבה ועל ההכנסה של אריאל לור"ה. תודה רבה לך אלחנן פלהיימר יושב-ראש התאחדות הסטודנטים הארצית בישראל, ידידיה אביגד, יושב-ראש התאחדות הסטודנטים באגודת הסטודנטים באריאל. כמובן לפרופ' יהודה שיינפלד נשיא האוניברסיטה באריאל, לדבורה, ראש מינהל ור"ה, שנמצאת כאן אתנו, לחמדה יושבת-ראש איגוד העובדים ולכל מי שהצטרף אלינו כאן לדיון הזה. שיהיו לנו המון בשורות טובות כאלה לטובת הסטודנטים ולטובת האוניברסיטאות בישראל. תודה רבה, הישיבה נעולה.